מאיר בינג מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי ד"ר שירין חאפי נטור מנהלת אגף בכיר חינוך במגזר הערבי, משרד החינוך ג'מאל מלדג' מנהל תחום מיעוטים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ירון ארגז ממלא מקום סמנכ"ל אסטרטגיה, משרד התיירות אמין אבו

ושירין מופקדת על התכנית הזו ואני בטוח שהיא תקדם אותה בצורה מיטבית.

אני גם מקדם בברכה את חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, שהיא גם שותפה לדרך. אומנם אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה,

אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קריטית מבחינת

ומוטלת עלינו חובת הוכחה גדולה מאוד להראות שהניסוי הזה מצליח. תודה לך, מירב. אנחנו כמובן ממשיכים לעבוד ביחד ולקדם את הדברים. אנחנו נתחיל עם חסאן טואפרה, ראש

ואנחנו מקווים שעד סוף תכנית החומש כבר לא יהיו פערי תקצוב בין התלמיד הערבי ליהודי והתקצוב יהי בהתאם. אנחנו מתחילים בתהליך הדרגתי משנת הלימודים הקרובה,

פיתחת כיתות יותר

לגבי משרד החקלאות, יש מספר פרויקטים פה בתוך משרד החקלאות, נחלק את זה רגע לשלושה מרכיבים. המרכיב הראשון הוא מבחני התמיכה שהם נוגעים בכל מה שנקרא גם דרכים חקלאיות,

דירי צאן וכו'. הקול הקורא נמצא בהערות הציבור. אני רואה שג'מאל פה, אז ג'מאל תוסיף אם צריך לדייק פה

אנחנו עברנו קדמת דרך בנושא הזה, בנושא של לאחד את כולנו, את כל הגורמים הממשלתיים במשטרה אחת ולכך אנחנו מתקדמים. אנחנו מאוד שמחים שסוף סוף יש לנו סכום

אומנם אנחנו קידמנו תכנית כוללת לכל הבקעה הזו בעלות של מיליארד שקל, אומנם כדי ליישם אותה היא מחויבת להחלטת ממשלה ייעודית. הנושא הזה יטופל בהמשך. יש לנו מטרה

לשנה הזו כחלק מתהליך מאוד מאוד גדול,

- - - נכון. לא, צריך להסתכל על התמונה המלאה, יש

אלו לא תוכניות נפרדות, למעט החלק של מחלקות ההנדסה,

התוספתי מעבר למה שהוזכר בתחום השיכון, אז יש פה גם שיווק, ששווקו כבר,

חמישים יחידות דיור עד היום. אנחנו מדברים שקודמה החלטה ואושרה במועצת רמ"י של שיווק לבני מקום.

להמשיך למתג את הישובים הבדואיים בצפון במוצרים ספציפיים. הנושא של תיירות הוא גם מאוד משמעותי בתכנית של ג'סר א-זרקא, שתובא בקרוב לאישור. אז,

כמו שאמרה השרה,

כי עדיין אנחנו בשלבי התארגנות בתחום התעסוקה.

אדוני יושב הראש, הייתה פעולה מקדימה, על מנת להקדים

ברשותכם חברים, אנחנו ניתן את זכות הדיבור לחברי הכנסת שנמצאים איתנו. נתחיל עם חבר הכנסת מופיד מרעי, ובהמשך כמובן לראשי הרשויות שנמצאים איתנו ולנציגי החברה

אני לא יודעת מי נמצא כאן ממשרדי האוצר או מהמשרדים האחרים, חשוב כן להתחיל לעבוד על הכנת כל החומרים ולהוציא הרשאות, לאשר אותן ולהעביר אותן כדי באמת שיתחיל

הממוצע הוא משהו כמו עשרה שנות לימוד ומטה. זה רק מחדד מאוד את מה שאמרתי שכל שקעה באיתור, אבחון, טיפול בילדים האלה, לוודא שהם לומדים קרוא

איך המידע נאסף אצלכם, איך הוא נאסף מהמשרדים, גם ברמה התקציבית וגם ברמה המהותית של הביצוע. יותר ספציפי, גם במישור הזה של התשתית, יש כמה דברים שנקבעו בהחלטה והיינו

ד"ר ת'אבת אבו ראס, מנהל, שותף יוזמות אברהם. תודה, יושב הראש. קודם כל אני מצטרף לברכות לחסאן ולצוות המשרד. חברים, האמת ששם המשחק הוא הסרת

אני יודע שהוא מבין ויודע כמה שזה חשוב. אני חושב שגם אצלכם ביוזמות אברהם אפשר להעלות את הנושא הזה על השולחן, וכמה שיותר לדחוף את הנושא הזה של מתקני ספורט, אגודות, מאמנים וכל הנושא

כמובן שכולם נחשפו לתכנית בתקופה האחרונה, מסלול בטוח בהובלתו של חבר הכנסת וסגן השר לביטחון פנים יואב סגלוביץ'. אני חושב שהתכנית הזו עושה סדר בכל